היום יום שני בשבוע, 15 ביוני 2020, כ"ג בסיוון התש"ף. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה,

הנושא הוא אי מינויה של מועצת המוסד לביטוח לאומי. בטח בימים של הקורונה אני לא צריך לספר לאף אחד שנמצא פה מה חשיבות המוסד לביטוח לאומי. אי-שם ב-2015 התמניתי להיות שר העבודה והרווחה, וכפועל יוצא מן התפקיד המוסד לביטוח הלאומי היה כפוף לאחריותי. נכון שנכנסתי ולמדתי את משרד הרווחה וכמו רבים אחרים במשק חשבתי שהביטוח הלאומי הוא מוסד שנותן גמלאות וקצבאות ומקבל תמלוגים. לא נכנסתי לעומקו של הביטוח הלאומי פרט לכך ששמעתי אנשים כאשר הייתי שואל אנשים: את מי אתם אוהבים פחות, את הביטוח הלאומי או את החמאס? היו אומרים: את הביטוח הלאומי. לקח לי זמן להכיר את משרד הרווחה ואז התפניתי לביטוח הלאומי. מצאתי שם מועצת מנהלים בלתי סבירה, של 56 חברים, וגוף שמתעסק בסדר גודל מחזורי של כ-350 מיליארד שקל. הוא חייב להיות מנוהל כמו עסק, וזה לא עובד בביטוח הלאומי כי במועצה של 56 חברים זה לא עובד. לשמחתי המועצה התפזרה. לצערי עבר חודש וכלום לא קורה. ציפיתי אבל זה פשלה שלנו פה ששר הרווחה יסביר למה לא מינו מועצה לביטוח הלאומי. מי אחראי לזה? היום בתקופת הקורונה הגוף שמטפל במיליון מובטלים, בדמי אבטלה, לא מעניין אף אחד? אני זוכר את הקרבות: תשאיר עוד אדם, תקבע מועצה של 20 חברים, של 21 חברים, אני רוצה נציג, ההוא רוצה נציג. גם 19 זה יותר מדי, אבל זה שיש אפס הביטוח הלאומי עובד היום עם אפס נציגים.

שיש לביטוח הלאומי מנכ"ל לעילא ולעילא.

בעוונותיי אני הייתי זה שברר אותו מתוך רבים. לא תמיד מצליחים אבל מאיר שפיגלר הוא הצלחה. הוא הנגיש את הביטוח הלאומי, הוא פתח הרבה מאוד תוכניות, הוא הכניס דיגיטציה ומנסה לשלם ולהפעיל את הוועדות ואת התקנות. יחד עם זה, כמה שהוא יהיה טוב, צריך פיקוח. ומועצה מנהלת, שאני קורא לה דירקטוריון, אין. מאחר והשר לא בא לדיון אז אני אעביר את המסר, אבל גם מאיר שפיגלר יוכל להגיד. עוול נעשה לביטוח הלאומי שלא ממונה לו מועצת מנהלים. אני לא יודע כמה זמן הכנסת הזאת תעבוד, אני לא יודע מתי יהיו בחירות. נראה לי שאנחנו נמצאים בזמן שאול, אבל אנחנו יכולים לקבוע

אני לא. אני זוכר שהייתי פה בוועדה וכולם חשבו שאני עובד בשביל עצמי. אמרתי: אני לא אהיה שם אבל צריך למנות מועצת מנהלים לביטוח הלאומי, ויפה שעה אחת קודם. אני לא רוצה שמן הוועדה הזאת תהיה פנייה למבקר המדינה שיבדוק מדוע לא מתמנים נציגים למועצת הביטוח הלאומי. כבר לא צריך 56. יש כאן נציג של ההסתדרות? שלום מיה, בוקר טוב.

ההסתדרות, יו"ר אגף הפנסיה. כחברה במועצת הביטוח הלאומי, כחברה מובילה בצוות הקובע והממליץ בטריאומווירט, לְמה אנחנו מחכים עם קבלת שלושה שמות של נציגי ההסתדרות למועצת הביטוח הלאומי? אני יודעת שזה מטופל. אני לא יודעת שמחכים לזה. אנחנו כבר חודש אחרי. האונייה נסעה. מתי נקבל מן ההסתדרות שלושה שמות למועצת הביטוח הלאומי? אני יודעת שזה מטופל. למתי את יודעת להתחייב לוועדה שתעשי כמיטב יכולתך שההסתדרות תעביר שלושה שמות למועצת הביטוח הלאומי? בוודאי.

חשבתי שזה מטופל. אני יודעת שזה מטופל. בתור נציגת ההסתדרות, מתי את מתחייבת לומר לוועדה שהועברו שלושה שמות לשופטת גילאור? ההסתדרות לא צריכה לקבוע את איכותם. מתי את מעבירה שלושה שמות של אנשים שיהיו חברים במועצת הביטוח הלאומי? אצא מן הדיון הזה ואבדוק. חשבתי שהמכתב נשלח. אבדוק איפה זה עומד. אעביר את המסר. אם חשבת שהמכתב נשלח אז כבר החלטתם. לא אני מחליטה, זה לא מכתב בחתימתי. אבדוק אם הוא יצא, ואם הוא לא יצא אז אעביר את המסר, שההסתדרות מתבקשת להעביר את השמות. שההסתדרות מונעת את הקמת מועצת הביטוח הלאומי. לא מתבקשת. ההסתדרות היום, בזה שהיא לא פועלת, מונעת את הקמת מועצת הביטוח הלאומי ופוגעת באזרחי מדינת ישראל. עצם המעשה, שלא מתמנה מועצת הביטוח הלאומי וההסתדרות לא מעבירה שמות, כפועל יוצא מכך יש פגיעה ישירה באזרחי מדינת ישראל. זה המסר שתעבירי ממני. את רוצה להגיד משהו? ההסתדרות צריכה, אדוני היושב-ראש, לתת שמות של כמה נציגים?

למה לא נותנים? אם היית בא בזמן היית שומע את התשובה של מיה. היא נתנה לנו הרצאה מקיפה למה ההסתדרות עדיין לא העבירה את השמות. ובסוף, בשורה התחתונה, למה? היא בתוך יום תעביר את המסר לארנון בר דוד, יושב-ראש ההסתדרות החדשה.

אבדוק מיד בסיום הישיבה. אני יודעת שזה טופל. תודה. יש פה את נציג שר

אתה יודע להסביר לנו למה לא בחרת עדיין חמישה נציגים? ואולי כן בחרת? אני משנה ליועצת המשפטית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. השר נכנס לתפקידו לא מזמן, בערך לפני חודש. זה "לא מזמן"? אתה יודע מה זה חודש? יש לו עוד הרבה גופים שמגלגלים 350 מיליארד שקל בשנה, שהם זניחים ולא צריך לטפל בהם? אני לא חושב שאמת המידה הזאת שעליה אתה מדבר היא היחידה ביחס לחשיבות הנושאים שעל שולחנו. הוא פועל לקדם את מכלול הנושאים, וגם את הנושא הזה, במלוא המרץ. יצאו כבר פניות לרוב הגופים. לא הבנת. אני כנראה לא מסביר טוב. אתה הסברת טוב. חמישה הנציגים של השר עזוב אותי מפניות, מדוע השמות של נציגי השר עוד לא עברו לוועדת גילאור? אסביר. זה נמצא בדיונים על שולחנו ואני מניח שבימים הקרובים - - - מה זה "ימים קרובים"? אני לא יודע מה זה ימים קרובים. תדבר איתי בתאריכים. אשאל אותו על איזה תאריך הוא יכול להתחייב ואעביר לכם את התשובה. באת לפה לא מוכן. באתי כן מוכן. אז מתי? אני אומר: אני מניח שבימים הקרובים. אתה שם לב שאתה מדבר איתנו בדברים מופשטים, אתה לא בא בהגדרות, אתה לא בא בתאריכים, אתה לא בא ביעדים. "לא מזמן", "בימים הקרובים" אני לא מכיר סגנון כזה. אני הרגולטור. אני צריך להיות אחראי שתהיה מועצת ביטוח לאומי. אני מוכן לנדב לשר שני שמות. יש לי כל מיני הצעות טובות. אתה רוצה שאנחנו נפנה לשר? אני אומר שאנחנו נעשה כל מאמץ שזה יהיה בהקדם. שיחשוב השר שיש לו ראיון לעיתון ואז הוא יעשה מהר. אם זה היה ראיון לעיתון הוא היה עושה מהר. ההיכרות שלי עם השר קצרה אבל אני לא חושב שזה מה שמניע אותו. טוב, נו, שיהיה ככה. אני מקבל את מה שאתה לא חושב. יש פה עוד נציגים? את ההסתדרות שמענו. התעשיינים. אנחנו העברנו רשימה של שמות ב-20 במאי. אני מנכ"ל התאחדות התעשיינים ונשיאות המעסיקים והעסקים בישראל זה ארגון חדש שמייצג את לשכת המסחר, את התאחדות התעשיינים והתאחדות חקלאי ישראל. הארגון מייצג חברות שמעסיקות כ-2 מיליון עובדים בסקטור הפרטי. אנחנו נפרדנו ממה שנקרא נשיאות המגזר העסקי. בנשיאות המגזר העסקי נשארו חברות שמעסיקות כחצי מיליון עובדים במשק. הארגון החדש מעסיק כ-2 מיליון עובדים במשק. מי צריך לקבוע מי מכם שולח נציג? מאחר ולתעשיינים יש שלושה חברים במועצה, מי מחליט אם זה אתם או אחרים? פניתם למישהו שיברור בעניין? לארגון מעבידים יש שלושה מקומות במועצה. נכון, אבל הם רבים ביניהם של מי המקומות. אתם צריכים לפנות למישהו - - - שלחנו את השמות ב-20 במאי, עוד לפני שיצאה פנייה ממשרד העבודה. אתה לא מקשיב אל מה שאני אומר לך.

והתעשיינים זה אומר "כולו שלי" וגם זה אומר כך.

ומי זה הצד השני? נשיאות המגזר העסקי. שאומר: "זה שלי". אתם צריכים לשבת, לטכס עצה ולראות אולי יחלוקו, אולי שניים לאחד, אולי אחד ייקח את כל השלושה, אבל את זה צריך לעשות מהר.

כי הביטוח הלאומי נמצא היום באמצע תהליך של הוצאת הכספים מן האוצר וניהול הביטוח הלאומי כגוף עצמאי. מדובר פה במאות מיליארדי שקלים. מועצת המנהלים צריכה להיות חלק מן העניין הזה. בעצם זה שלא ממונה מועצת מנהלים זה פוגע בביטוח הלאומי. יש פה עוד מישהו מגוף אחר שרוצה להגיד משהו? אדוני היושב-ראש, הנושא חשוב מאוד. כפי שאמרתי ויושב פה מנכ"ל הביטוח הלאומי מדובר בגוף שמגלגל תקציב ענק. 350 מיליארד שקל. והוא נוגע ומשיק למאות אלפים. לכל אזרחי מדינת ישראל, מתינוק שנולד ועד מי שהלך לעולמו, לכל אזרח במדינת ישראל. זה נוגע לכל בית ובית. לכן חשוב מאוד שמועצת הביטוח הלאומי, שהיא הגוף שאחראי על כל - - - דירקטוריון, בעברית. זה דירקטוריון, זה מועצת מנהלים בעצם. הוא קובע את המדיניות והוא מפקח. הוא אמור למעשה להתוות את המדיניות של הביטוח הלאומי. ראיתי שבחוק יש גם ועדה לענייני אבטלה, שהוא צריך למנות גם ועדה לענייני ביטוח אבטלה. והנה אנחנו עכשיו עדים בתקופה הזאת לחופשות חל"ת ולאבטלה מעל גיל 67 ולאבטלה בגילאי 18 20. אני חושב שאת כל המדיניות הזאת מי שצריך לקבוע, כמובן עם כל החיבה שלנו למנכ"ל, שבאמת אנחנו מעריכים את העבודה שלו והוא עושה עבודה מצוינת ואנחנו בקשר ישיר איתו ויש לו אוזן קשבת - - - אחד המנכ"לים המוצלחים במערכת.

אבל מי שצריך לקבוע את המדיניות כמו בכל תאגיד או חברה, זה מועצת המנהלים, המועצה שאמורה לשקף את כל קשת החברה, בין אם זה ההסתדרות, בין אם זה מעסיקים, בין אם זה נציגי ציבור. לכן אני מדגיש את החשיבות שיהיה ייצוג הולם לחברה הערבית. לא יכול להיות שמועצת הביטוח הלאומי, שמונה 19 חברים - - - עד אתמול היא מנתה 56 חברים.

הורדתי את זה ל-19 במלחמה פה בוועדה. מה השיקול להוריד? לצורך יעילות?

אמרתי: אם אתם רוצים גוף גדול, נעשה גוף של 180 ונערוך את הישיבות באולם חתונה עם תזמורת. אם אנחנו רוצים לעבוד, 19 היה פשרה, כי אם זה היה תלוי בי לגמרי הייתי מוריד את זה ל-13. 19 זה גם גבוה מדי. יש הוראה בתקנות. התקנות מחייבות ייצוג הולם במידת האפשר בנסיבות העניין לייצוגן של אוכלוסיות שונות, ובכלל זה לקבוצות אוכלוסייה המנויות בסעיף 15א(א) לחוק שירות המדינה (מינויים).

אז מה זה "במידת האפשר"? יש לנו נציגים. משה אבוטבול חברי אמר שהוא יכול לתת עכשיו שני שמות. גם אני יכול לתת עכשיו כמה שמות. לי אין אף שם. לכן אני מדגיש את החשיבות. אני סומך על השר שנכנס עכשיו למשרד. יש לנו היום פגישה בכנסת עם שר העבודה והרווחה ואני אעלה את הנושא הזה בשיחה איתו. תעלה את הנושא ותשאל אותו אם במשך חודש הוא

נעלה את הנושא הזה ונבקש ממנו ייצוג הולם לחברה הערבית במועצה של המוסד לביטוח לאומי.

ראשית, אני מברך על הדיון הזה. זה באמת חשוב כי אנחנו יודעים שכל גוף, אם לא מקימים בו את ההנהלה, את האנשים שנותנים את כיוון הקריאה לאותו גוף, זה יכול לאחר מכן לגרום לנזקים גדולים מאוד. עכשיו השתחררו דברים. אני רוצה להגיד לכם בביטוח הלאומי שהרבה דברים חיכו שייגמרו כבר הבחירות הכפולות והמשולשות. הגיע הזמן לעשות כבר דברים, להתחיל להזיז דברים. אני יודע שיש מצב דומה גם במשרד לענייני דת בהקמת מועצות דתיות, בבחירת רבני ערים. כולם חיכו לתקופה הזאת. אני חושב שהשר איציק שמולי צריך לעשות מאמץ גדול, ואני חושב שבאמת יש לו עוד הרבה דברים על השולחן ויהיו לו עוד הרבה דברים על השולחן, אבל קודם כול להקים את הגוף הענק הזה, שנותן דווקא בימי הקורונה מענה רחב מאוד לכל מדינת ישראל. כך שחשוב מאוד מאוד לזרז את הנושא הזה. יש עוד כמה דברים שעל הפרק.

התכתבתי עם ידידי יושב-ראש הוועדה על נושא כאוב מאוד, לא פחות מן הנושא הזה, ואדוני היושב-ראש, לדעתי צריך לקיים עליו דיון, על נושא אמצעי הלמידה, בתי הספר שרוצים להוציא תעודות ונמנעים בגלל שמשרד העבודה והרווחה טרם קיבל החלטה בנושא הזה. אדוני היושב-ראש ימצא זמן לקיים על זה דיון כי אני בטוח שעשרות אלפי תלמידות קשובות ללבך והנושא הזה חשוב. זה לא קשור לביטוח הלאומי אבל בטוח שאדוני היושב-ראש יקדיש גם לנושא הזה זמן. אבל בוודאי ניהול המועצה חייב להיעשות, ואמרתי את זה לא באירוניה. אם חסרים נציגים לא חסרים במדינת ישראל, אבל אם חסרים אני יכול להציע שמות של שניים מטובי בניה של היהדות התורנית החרדית שיכולים גם לתרום את חלקם, ישנם גם כאלה. כפי שיודע אוסאמה סעדי להביא מהמגזר הערבי אשמח גם להביא לכם מהמגזר החרדי, אנשים שיודעים גם להביא את האימפקט של הציבור החרדי.

רבקה ורבנר, רצית להגיד לנו משהו? את לא יודעת שרצית, אבל רצית. אם כבוד היושב-ראש חושב שרציתי אז רציתי. איפה תמצא עוד יושב-ראש כזה שאפילו בעיניים קורא את המחשבות. אני מכירה את היושב-ראש שלנו, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. אפשר רק לקנא. הוא מכיר את החומר טוב יותר ממני. לא, לא.

כל מה שאני יכולה לומר הוא שהסעיף המסמיך מאפשר בעצם שני ארגונים. את מרכזת את העניין? בעיקרון זה לפתחו של השר. אני מארגנת את המידע ואנחנו בוחנים את השאלה הזאת, ועדיין לא הגענו להחלטה איזה מן הארגונים. אנחנו חודש אחרי כינון הממשלה. איפה אנחנו עומדים היום? אני אמורה לפגוש את השר. בסדר גמור שאת אמורה לפגוש את השר, אני שמח. ולהניח בפניו את מלוא המידע בטרם ההכרעה. יש שני ארגונים. הסעיף אומר שהארגון הרלוונטי הוא כזה שיכולים להיות גם ההתאחדות וגם הנשיאות. צריך לבחון. הבחינה הזאת נעשית עכשיו ונביא אותה בפני השר. יש שמות? תדברי איתי עברית.

אין לי שמות. כבוד היושב-ראש יודע שאין לי שמות. הוגשו שמות. הוגשו שמות והועברו לגברת גילאור? לשר. כלומר זה לא עבר את השר. ההסתדרות לא מעבירה לשר, התעשיינים לא מעבירים לשר. לשר יש את חמישה הנציגים שלו ואת זה יכול להיות שהוא בוחן. גופים אחרים הגישו שמות? אני יודעת רק בהיבט של הארגונים. הם לא צריכים להעביר לשר. הם לא שואלים את השר. אין לו say לא לגבי נציגי ההסתדרות וגם לגבי נציגי המשרדים האחרים אין לו say. הייתי שם. פרט לארגונים בינתיים לא הועברו שמות. בהיבט של הארגונים שאני יכולה להעיד עליו, הנושא עכשיו נבחן, אתמול הובא לפתחי ואני בוחנת את הארגון שמכוחו אפשר יהיה - - - תעבירו הילוך. אנחנו מעבירים הילוך. אנחנו חודש אחרי. אנחנו בתקופת קורונה. אנחנו רוצים לעשות מהלכים רציניים בביטוח הלאומי. הדיון הראשון שערכנו היה על הבקשה להעלות את הבטחת ההכנסה לשכר מינימום. אנחנו לא יודעים לעשות שום דבר כי אין מועצת מנהלים. גם הנכים. יש המון נושאים. הביטוח הלאומי הוא גוף "קטן" שמגלגל 350 מיליארד שקל בשנה. הגוף ה"קטן" הזה צריך מועצת מנהלים, ויפה שעה אחת קודם. אולי תהיה לנו הפתעה כי גברת מיה פרי אלתרמן מן ההסתדרות רצתה שנעלה אותה עוד פעם לשידור בזום. מיה, תפתיעי אותנו. לפי הבירור שלי, המכתב באמת יצא. אוודא שהמכתב יהיה אצלי כדי שאעביר אותו גם לאירית כהן, מזכירת המועצה. הנציגים קיבלו למלא טפסים. אדאג שהחומר הזה יועבר אליהם כדי שהם יוכלו למלא את הטפסים ואפשר יהיה להשלים את התהליך. יש לכם כבר שמות?

כמה זמן ייקח להם למלא טפסים? אני מניחה שיום יומיים. זה לא קשה מדי. תוך עשרה ימים מרכזת הוועדה תקבל את שמות החברים מבחינת ההסתדרות? את השמות היא תקבל. אדאג שהמכתב יהיה אצלי היום כדי שאעביר אותו אליה כבר עכשיו, ואת הטפסים אעביר אליהם כדי שהם ימלאו אותם בדחיפות. אני יכול לברך אותך במזל טוב שאת חברה? אם אני חברה? אני לא בטוחה שאני חברה, אבל הכול טוב.

כל מי שתחליטו זה בסדר. תודה רבה. ענת כהן שמואל, שמעת. מי מרכז את הוועדה? לצורך צווי הרחבה אני אמורה להכריע אבל בנושא הזה אני לא. מי מרכז את הוועדה? אני מנכ"ל הביטוח הלאומי. לשאלתך, כבוד היושב-ראש, מי שמרכז את כל הנושא הזה היא מזכירת המועצה, אירית כהן. היא מרכזת שני דברים: אחד, את שליחת המכתבים לכל הגורמים הרלוונטיים בכדי שהם יעבירו את השמות שהם מבקשים להכניס כחברים במועצה של הביטוח הלאומי, ושניים, לאחר מכן כמובן את כל החומר הנלווה על מנת להעביר אותו בסוף לוועדת גילאור, כמובן לאחר שזה עובר את אישור השר. ההסתדרות והתעשיינים לא עוברים את ועדת גילאור. יכול להיות שכן.

בניגוד להסתדרות, כיוון שיש פה שיקול דעת של השר לגבי השאלה לאיזה ארגון לפנות. ההסתדרות לא עוברת את ועדת גילאור. אני חייב לציין שמתחילת דרכו של השר - - - עזוב, אין פה בחירות. אמרתי לך שאתה מנכ"ל לעילא ולעילא של הביטוח הלאומי. אין בחירות ואתה לא צריך לשבח אף אחד שלא נמצא פה. גם אותי לא. לא משנה.

אני רוצה לציין שאתמול נשלחו חמישה מכתבים לחמישה ארגונים, הכול כמובן בהנחיית השר שעוסק בזה מן היום הראשון שהוא נכנס לתפקידו, על מנת שהם ישלחו נציגים למועצה. כך גם לגבי שאר הסקטורים שעומדים על הפרק. ציינה רבקה ורבנר שאכן יש איזו סוגיה שעומדת לפתחה לגבי איזה גוף אמור לשלוח את הנציגים שלו. החוק קובע שני תנאים: ההסכם הקיבוצי שחל על מרב העובדים. אנחנו פשוט בוחנים כי שני ארגונים יכולים משפטית להיכנס להגדרה הזאת. התקיימה גם ישיבה עם עו"ד ישי אילן לפני כשבוע בנושא הזה, בדיוק לטובת העניין. אין לי ספק שנעשים כל הצעדים בכדי לאשר את ההרכב של המועצה כמה שיותר מהר. כבוד היושב-ראש, זו ישיבה ראשונה שאני משתתף יחד איתך.

אתה חבר ועדה מן המניין. כל הכבוד, ברוך הבא. תודה רבה. זה היום הראשון שלי בוועדה. לדעתי זו פעם ראשונה בקדנציה הזאת, לאורך כל הקדנציה, שאתה תצביע עם הקואליציה כל הזמן. אני מבטיח לך, כי הוועדה הזאת רק נוגעת באנשים ועושה להם טוב. כל הכבוד, וגם הכיוון שלך בעניין המועצה מצוין. רק הערה אחת.

השכבות המוחלשות, אם זה ערבים ואם זה חרדים, ראיתי את הייצוג בפעם שעברה, זה שניים מתוך 56, כלומר 3% ערבים, למרות שהערבים מהווים לא פחות מ-40% מן העניים במדינת ישראל. לכן גם ראוי לתת את הדעת על הנושא הזה. אבל כל הכבוד על הטיפול. כשאתה ראית 56 אני ראיתי 56. כאיש פוליטי החלטתי ש-56 זה בדיחה, וזה ירד ל-19, כי צריך להפעיל גוף. בדיונים שהיו פה אמרתי: או 19 או 180, ואם 180 אז נעשה את האירועים עם תזמורת ובורקס. אז זה ירד ל-19. אני מקווה שתמצא ייצוג הולם כי כל מי שנמצא שם בוועדה, אין שם כסף במועצת המנהלים. אבל יש ערכים. יש ערכים. אנשים לא באים לשם כדירקטור של בנק כדי לקבל עשרות אלפי שקלים. באים לתת יכולות. צריך לברור אנשים שבאים, שהנוכחות שם תהיה גבוהה, ויוכלו לתת. אדוני היושב-ראש, אני פה היום כמנהל פורום ארלוזורוב מרכז חדש למחקר וקידום מדיניות שעוסקת ברווחה כלכלית של עובדים ואזרחים בישראל, מייסודה של ההסתדרות.

אני רוצה להגיד מילת תודה ענקית למנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר, שגם בתקופת הקורונה אבל בטח גם לפני כן עושה עבודה מעולה ולוקח את הביטוח הלאומי למקומות חדשים לטובת האזרחים. זה פשוט נהדר ותודה רבה. בקשר למועצה, הייתי רוצה לבקש שני דברים. הדבר הראשון, באתר הביטוח הלאומי מופיעים בפרוטרוט רשימת חברי המועצה, הוועדות וכדומה ודרכי ההתקשרות איתם, אבל אי אפשר למצוא שום חומר על תוצרים של הוועדות האלה. צריך את הכול לבקש דרך חוק חופש המידע ולדעתי חבל, כי אפשר להנגיש את המידע הזה כך שאנשי אקדמיה, פעילים חברתיים וגורמים נוספים יוכלו לקחת את החומרים ולנסות אולי לעשות איתם פעולות כדי לשנות חלק מן החקיקה, חלק מן התקנות. החשיבות של מועצת הביטוח הלאומי בהרכב שלה, באנשים שנמצאים שם, גדולה מאוד ואני חושב שצריך לתת פומבי לפעולות שלה ולהחלטות של הוועדות השונות. הייתי שר העבודה והרווחה במינוי הקודם של המועצה. היו שישה נציגים של המשרד. בררתי לי שישה אנשים שהם מבחינתי היו השגרירים שאני הייתי יכול למנות למועצת הביטוח הלאומי, ואני איש פוליטי. יו"ר ועדת הסיעוד היה פרופ' אבי וייס, סגן מנהל מחלקת גריאטריה בבילינסון ובעבר סגן הקרפ"ר, ראש ועדת כספים שמונה אחר כך היה רואה חשבון ערן יאראק, ממקימי יש עתיד, מוועדת הבחירות הכללית, שמונה בגלל שהוא מקצועי, אורנה אנג'ל, "ליכודניקית ידועה", הייתה יו"ר ועדת הביקורת, עו"ד שמוליק ליאור היה יו"ר ועדת התקנות, נעמי בלנק הייתה יו"ר ועדת פעולות איבה, וד"ר זהבה טנא מהטכניון הייתה יו"ר ועדה לפניות ציבור. אלה אנשים שאני מיניתי כי חשבתי שהם אנשים מקצועיים שיכולים לתרום לביטוח הלאומי בלי קטע של דת, גזע ומין. כך אני מקווה שאחרים יבינו. לא חשוב לי אם הוא ערבי או יהודי, אם הוא ממפלגת העבודה, מיש עתיד או מהליכוד. אנחנו מנהלים גוף שצריך לגעת בכל אזרחי מדינת ישראל בלידתם, כי מיום שהם נולדים הם מקבלים 50 שקל מהביטוח הלאומי ופותחים תוכנית חיסכון, ובמותם כי אם אין להם אז הביטוח הלאומי מממן להם מצבה, כלומר מלידה ועד חזרה אל העפר זה הביטוח הלאומי, כל אזרחי מדינת ישראל. אני מקווה ששעה אחת קודם אנחנו נתעורר ונמצא את הביטוח הלאומי כשיש לו את כל הכלים מבחינה ניהולית, בנוסף למנכ"ל, שיכולים לתת לו אפשרויות להוביל את הביטוח הלאומי לאן שהוא צריך להיות. בשביל זה התקיימה הישיבה הזאת. מאיר שפיגלר, חודש זה מספיק? זה בסמכות השר. אני מניח שהוא יעשה את זה אפילו לפני כן. אני לא רוצה שיעשה שאת זה לפני כן. אני רוצה שנגדיר זמנים. אנחנו היום ב-14 ביוני. ב-15 ביולי נוכל לברך על המוגמר? אני מקווה שכן אבל, אתה יודע, אני לא השר. אני מקווה שכן. דיברת על מהלכים אנחנו במהלך חמישי. לסיכום הדיון: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות קוראת לשר העבודה והרווחה ולגופי התעשיינים, המעסיקים, ההסתדרות וכן הלאה, למנות נציגים למועצת הביטוח הלאומי. אי אפשר להשאיר גוף שמטפל בכל אוכלוסיית מדינת ישראל, כמו הביטוח הלאומי, ללא מועצת מנהלים. אני קורא להם להעמיד את זה בראש סדר העדיפויות כי הביטוח הלאומי הוא בראש סדר העדיפויות של אזרחי מדינת ישראל. להתפנות משאר העיסוקים החשובים ולהקדיש שעה,

שלוש כדי לברור את האנשים המתאימים, להעביר אותם לוועדת גילאור, מי שצריך לעבור את ועדת גילאור, לכנס את מועצת המנהלים ולהודיע לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת שזה בוצע. כך אנחנו מצפים. אנחנו מקווים לא לעשות דיון נוסף ב-15 ביולי, שאז יבואו ויסבירו. אני אחזור שוב לדברים שאימא שלי אמרה: יש שני סוגי אנשים, יש מסבירים ויש מצליחים. כשאתה מסביר סימן שלא הצלחנו, כאשר הצלחנו לא צריך להסביר. אני מקווה שב-15 ביולי נודיע בישיבה, אני אפתח את הישיבה ואודיע: בעקבות הדיון של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ובעקבות היענותם של הגורמים התעשיינים, ההסתדרות,

השלטון המקומי, ארגוני הנכים, כל הארגונים מונתה מועצה לביטוח הלאומי לתקופה של ארבע שנים, ובא לציון גואל. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:15.